אנחנו הבוקר כאן כדי לדון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף-2020. זוהי הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

זה ענין של הסדרת סמכויות.